היום כבר 3 במרס, ל' באדר א' התשפ"ב. אנחנו מתחילים את דיוני הוועדה, על הפרק יש לנו אישור מסגרת ערבות מדינה לחברות התעופה הישראליות עבור הפעלת קווי תעופה בקו ישראל רוסיה. לאור המצב